בוקר טוב, חברים. אני מתכבד לפתוח את ישיבתה של ועדת הכנסת.

כ"ז באב התש"ף, 17 באוגוסט 2020. מספר נושאים על סדר-היום.

בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. למה - - - הנושא הראשון שעל סדר-היום - - - הערה לפרוטוקול, אדוני. הערה